שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בדיוני ועדת הכלכלה. הנושא שעל סדר היום מודלים מוצעים לדיור בר השגה לצעירים בפריפריה ובמרכז. פעמים רבות אמרנו בוועדה שצריך להפסיק את הדיון העקר והלא מוצלח של הממשלה על יוקר הדירות בישראל כי הדירות רק ממשיכות להתייקר. במקביל אפשר לייצר מודלים של דיור בר השגה. זה בהחלט בכוחה של המדינה בשליטתה וביוזמתה. כרגע המדינה מהמרת על כל הקופה במסלול אחד בלבד כמעט של דיור במחיר מופחת.

כשלעצמו הוא רעיון טוב, אבל נשאלת השאלה איך יכול להיות שנעשה מחיר מופחת ומחירי הדירות עלו ב-10%-20% תוך בשנתיים שלוש האחרונות. אם נפחית ב-20% אבל שמרנו על המחירים של 2020, אז איך עזרנו לזוג צעיר לקבל בית? אנחנו נבחן את התוכנית והשפעותיה. אני מקווה שהמשרד לא ישים את יהבו רק על התוכנית הזו כי היא לא תספק בתים זולים. לכן הצענו כמה מודלים שנציג אותם, נבקש מהמשרד לבדוק אותם ולחזור אלינו בתום הפגרה לשמוע איזה מיזמים הוא עושה סביב רעיונות חדשים של דיור בר השגה. זימנו לדיון את מנכ"ל משרד השיכון, אבל שר השיכון וגם המנכ"ל היו עסוקים במשימה לא שלהם אבל חשובה לעולם ולמדינת ישראל, שכללה נסיעה של שר השיכון לרוסיה במאמצי התיווך של ממשלת ישראל בין אוקראינה לרוסיה. אנחנו מכירים במצב המיוחד שהם נמצאים בו ובעומס שהוטל עליהם ואישרנו להביא את ראש חטיבת הבנייה. לצערי הוא לא הגיע לכאן. חוסר ההגעה הפיזית זה ביזיון הכנסת. האירוע של פקידים בכירים שלא באים לוועדה ועולים בזום יסתיים. החל מהמושב הבא לא יהיה פקיד שיעלה בזום אלא במצב חריג, אישי שאני אאשר מראש. כל פקידי הממשלה יהיו פה. כל פקיד שנבקש, יגיע ומי שלא יגיע אנחנו נטפל בו בכל הכלים של הכנסת, כולל יושב-ראש הכנסת שהודיע לנו שכל מנכ"ל וכל מנהל רשות שלא יגיע לעבודת הוועדות יטופל משמעתית. אנחנו נותנים לכם זמן להתארגן, לכל משרדי הממשלה, במיוחד למשרדים שעובדים עם ועדת הכלכלה. החל מהמושב הבא, אנחנו נגיד מי יבוא לדיון ורק הוא עצמו יגיע לדיון. אם נחליט אחרת, רק אנחנו נחליט. באווירה הזו, גם יורי גמרמן נהנה מההפקר. אני מכיר את יורי גמרמן מעבודתי כראש רשות, הוא היה ברשות מקרקעי ישראל ועכשיו הוא במשרד השיכון בתפקיד מאוד חשוב, נעבוד מולו ואתו על הרעיונות האלה.

בבקשה. שלום אדוני יושב-ראש העבודה, אני מתנצל על היעדר בתיאום. בשום פנים ואופן זה לא זלזול בוועדה ובחבריה. כמו שביקשת, בפעמים הבאות נגיע פיזית. אני כרגע בזום ומוכן לענות על כל שאלה, לשמוע את כל הרעיונות ולהגיב עליהם. יהיו כמה מרכיבים בדיון: אחד, אתה תציג בכמה דקות את המדיניות הממשלתית לדיור בר השגה. איך היא הולכת לבצע את זה? מה המודלים ואיך עובד המודל של המכרזים במחיר מופחת. אנחנו נציג לך מודלים אפשריים שלנו לדיור בר השגה ואתה תשקף לנו האם זה אפשרי ואיך אתם הולכים לבדוק את האפשרויות האלה. ניתן גם לגורמים שהם לא כנסת או ממשלה לשאול שאלות ולהעיר על הסוגיה של דיור בר השגה. ניתן התייחסות ייחודית למגזר הכפרי ומה שנעשה שם וגם למגזר הערבי ומה שנעשה בחברה הערבית, לכל אחד יש את הייחודיות שלו. לפני שאתה משיב מה מדיניות הממשלה לדיור בר השגה, אנחנו רוצים ליזום שני מיזמים מרכזיים של דיור בר השגה בישראל: אחד שמותאם לפריפריה ואחד שמותאם למרכז הארץ. כל המיזמים שאני מדבר עליהם הם באדמות מדינה או בניהול המדינה. בפריפריה, במקום שיש אדמה בשפע וזמינות תב"עות לשווק לקבלנים מגרשים של רבע דונם. ברבע דונם להרים בית בגודל של 60-80 מטרים בלבד אבל בתב"ע של המגרש לאפשר תוספת עתידית של כ-60 מטרים נוספים מאושר בתב"ע מראש. שלב א' שנבנה ונמכר ללקוח הוא בית צמוד קרקע בגודל 60-80 מטרים לזוג צעיר עם שני חדרי שינה, אפשר לגדל בקלות שני ילדים זה מה שאני עשיתי בירוחם בשנת 93 והוא נמכר בזול על ידי המדינה. לזוג תהיה אופציה עתידית להרים קומה שנייה ולהפוך את הבית ל-140-120 מטרים אחרי 10, 20 שנה כשירווח להם כלכלית. זה בית לכל החיים והעובדה שבונים מבנה קטן, מוזיל את עלויות הבניה, האדמה של המדינה, במקום הסבסוד על מחיר מופחת מסבסדים לקבלן שניגש למכרז הזה את מחיר הקרקע, שגם כך העלויות הם אפס וגם ככה מסבסדים "בנה ביתך" באזורי פריפריה. את אותו סבסוד לשים על הרבע דונם הזה. זה מודל שיותר פשוט בפריפריה והשם של המודל הוא: בית 60 מטר לזוג צעיר צומח ל-120 על רבע דונם. המודל השני באדמות מדינה, באזורים במרכז הארץ, להרים בניינים בקומות והבניין הזה ירים דירות של 60-80 מטר גודל דירה בלבד, זה מה שיבנה הקבלן. הוא יכול להשאיר או עמודים או מעטפת חיצונית לא מושלמת של תוספת בנייה של 40-60 מטר באותו מגרש, אבל הבנייה הזו לא תושלם בשלב הרכישה. הדיירים ייכנסו לבניין הזה בגודל 60 מטרים ולאחר מכן יש להם זכות להרחבת הבניין בעוד 60 מטר לכל דירה מאושר בתב"ע מראש. יש דבר כזה על קומות? אין דבר כזה, אנחנו רוצים להציע את זה. זה אפשרי טכנית? כן, עושים מעטפת ולא מסיימים את הבניה. או אפילו בלי מעטפת, בונים רק 60 מטרים ומשאירים אדמה לתוספת בניה. וכל הבניין צריך להסכים?

כמו שעושים הרחבה ותוספת חדרים בבניינים קיימים. מסבסדים לקבלן את הקרקע לתמרץ אותו להרים את הבתים האלה ולא מסתבכים עם ערבויות מדינה מעבר לסבסוד הקרקע. גם במודל מחיר מופחת מסבסדים את הקרקע, משתמשים בקרקע כדי להוריד את המחיר. אלה שני המודלים. מודל שלישי מעט שונה, לבנות בתים על ידי קבלנים על אדמות מדינה, אבל את חכירת הקרקע ומכירת הקרקע עושה הדייר מול המדינה בהלוואה נפרדת. הוא לא משלם לקבלן על הבית שבנה ועל הקרקע שהדירה הזאת נמצאת, אלא רק על הדירה שהוא בנה ויש הסכם תשלומים בין הדייר למדינה על חכירת הקרקע לאורך שנים, בהלוואה, במענקים, במחיר מופחת, מה שהמדינה תחליט. מה שהיום קורה בעוטף שההתקשרות מול המנהל לגבי הקרקע ומול הקבלן לגבי המבנה. בבית צמוד קרקע בישראל ההתקשרות היא מול המנהל. אבל כשקונים דירה, חלק מהנכס הוא שלך כולל האדמה, אבל מחיר הדירה לא מופרד בין הקרקע לדירה, משלמים על הכול ביחד. זה מודל מעט יותר מורכב אבל שמפריד את עלויות הבניה מעלות הקרקע ומשאיר את האפשרות למדינה לסייע בקרקע. שני המודלים הראשונים הם הכי חשובים. מאזן גנאים (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): למה לתת לקבלן? לא לתת לקבלן. מאזן גנאים (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): אדם שמקבל היתר ל-250 שיבנה בעצמו, כמו בנה ביתך. בנה ביתך זה משהו אחר, עושים את זה. לא בכל מקום יש בנה ביתך. מאזן גנאים (רע"מ, רשימת האיחוד הערבי): אבל אחד שיש לו זכאות ומצבו הכספי מאפשר לו, שהוא יבנה. אנחנו בעד בנה ביתך. יש בנה ביתך רק במקומות שיש אדמה. אנשים בונים בית של 200 מטרים, נכנסים לחובות. אנחנו מדברים על בית צמוד קרקע של 60 מטרים, שקבלן בנה ולכן יהיה מוזל.

התייחס התייחסות ראשונית למודלים האלה, כי זה ידרוש פגישות עבודה וקידום ואחרי זה נשמע את חברי הכנסת. בבקשה, יורי גמרמן, ראש חטיבת הבניה החדשה במשרד השיכון.

החטיבה כוללת ארבעה אגפים: אגף תכנון, שני אגפי פיתוח, תשתיות ואגף שיווק. זה נתח מאוד משמעותי מפעילות המשרד. אני אתחיל ברשותכם מפעילות המשרד ורמ"י שאנחנו עובדים ביחד בכל הקשור לדיור בהישג יד. בשנת 2021 הגענו לשיווק של יותר מ-100,000 יחידות דיור, זה שיא השיאים של פעילות ממשלתית בעשר השנים האחרונות. הגענו ליותר מ-60,000 עסקאות שיבשילו בהמשך לדירות. כך שמבחינת היצע הדיור אנחנו פועלים בקצב ניכר כדי לקדם את זה. לגבי פעילות הממשלה בפועל שקשור למתן פתרונות לזוגות צעירים ומחוסרי דיור, הממשלה הנוכחית קדמה יוזמה ותוכנית מחיר מטרה. זה לא מחיר מופחת כמו שהיה בממשלה הקודמת אלא מחיר מטרה. מהות התוכנית: התוכנית חלה לא באזורי יוקרה אלא איפה שהקרקע בערכי מטר דירתי 20,000 פלוס מע"מ, זה נותן את אזור גוש דן רבתי וערים בכל הארץ כולל ירושלים. לא הבנתי, אתה אומר שהפרויקט של מחיר מטרה היה גם דירה להשכיר בתקופות הקודמות, שזה ניתן רק למקומות שהעלות בנייה היא 20,000 שקל למטר? פרויקט מחיר מטרה מופעל במקומות שהאדמה שווה מ-20,000 שקל ומעלה. האדמה? לא הבנייה? זה לא מה שהוא אמר. אני אתקן את עצמי אם לא הסברתי טוב. זה לא אדמה, מחיר מטר דירתי ממוצע לישוב. כלומר אם מדברים על ערים שנכללו בתוכנית, זה לא תל אביב אבל זה בהחלט פתח תקווה, ראשון לציון, נס ציונה וכן הלאה כלומר גוש דן רבתי. זאת אומרת שלגבי דירה של 100 מטר, רק במקומות שדירות של 100 מטר עולות שני מיליון שקל ומעלה? בממוצע יישובי. אם הבנתי נכון, יש שכונות עולות פחות ושכונות שעולות יותר ואתה עושה את זה רק בממוצע היישובי. ככל שהפער יותר גדול אתה מבין שזה משפיע. המבחן הראשון הוא איזה ישוב ייכנס לתוכנית. המבחן הזה הוא נמדד לפי מטר ממוצע דירתי. כל מה שמעבר ל-20,000 שקל פלוס מע"מ לא נכלל בתוכנית. אנחנו מדברים על אזורים ספציפיים כמו תל אביב, רמת השרון שהם אזורי יוקרה, התוכנית לא נועדה לתת פתרונות במקומות האלה. בשאר חלקי הארץ, כמעט ברוב הערים התוכנית חלה. מהות התוכנית: אנחנו מקבעים את המחיר לסוף שנת 2020, הכוונה מחיר מטר דירתי שאנחנו מפרסמים במכרז והקבלן מחויב למחיר הזה פלוס הורדה של הנחה בשיעור של 20% או 300,000 שקל. אתן דוגמה, אם לוקחים דירה של 100 מטר והמחיר הוא 15,000 שקל למטר, אז מחיר הדירה יוצא 1,500,000. מהמחיר הזה אנחנו דורשים מהקבלן לתת הנחה של 20% או 300,000 שקל לפי הנמוך בין השניים. בדוגמה שנתתי, אם אנחנו מדברים על 15,000 למטר דירתי, דירה של 100 מטר תעלה 1,500,000 ממחיר זה הקבלן מחויב לתת הנחה של 300,000 שקל כך שלזוג צעיר או מחוסר דיור הדירה תעלה 1,200,000 שקל. זה המחיר למשתכן? לא, שינו את זה, צורת החוזה בין הקבלן למדינה היא שונה. פה אתה יודע מראש את המחיר, לכן זה נקרא מחיר מטרה. מחיר למשתכן זה בין קבלנים והם יכולים עוד לשחק עם המחירים. פה הוא רוצה לגדר את המחיר מראש. קובעים מראש לפי הערכת שמאי את מחיר המטר הדירתי שממנו גוזרים את מחיר הדירה. ואז איך מתנהל המכרז? אנחנו מפרסמים את המכרז עם הפרמטר הזה שדיברתי עליו, התחרות בין הקבלנים היא על ההצעה הגבוהה ביותר עבור הקרקע. זאת אומרת שאתה יודע מה יהיה מחיר הדירה, בכל מקרה זה לא נדון במכרז. מי שישלם הכי גבוה על הקרקע יביא את הדירות, במחיר הקבוע מראש. לכן זה נקרא מחיר מטרה. נתת שני פרמטרים, דבר אחד זה פרמטר הקרקע שהוא הגורם המשתנה,

פה הקבלנים מתחרים ביניהם. דבר שני זה מחיר הבית שזה מחיר המטרה,

האם יש גם הגדרה, שזו המהות בעיני, לקריטריונים,

בסוף יכול לומר מישהו בקרקע אני אתן 800 ואז אפגע בסטנדרטיזציה של מה שהקבלן נותן.

אנחנו מצרפים לכל מכרז כזה

הקבלנים מחויבים לבנות לפי המפרט. הם לא יכולים לסטות מהמפרט.

בסופו של דבר הוא לא נופל מהשוק החופשי הרגיל. כמה מכרזים כאלה של מחיר מטרה יצאו כבר? הוצאנו סדר גודל של 15 מכרזים והיום עוד לא בדקתי אבל צריכה להגיע הצעה

כמה יחידות דיור ביעד הממשלתי לשיווק בתוכנית מחיר מטרה ל-2022? אני אפרט את היעדים: במכרזים שפרטתי אנחנו מחייבים את היזמים לבנות

הערה נוספת, מעבר למחיר מטרה נוקטים בפעילות נוספת שהיא קידום דיור להשכרה.

תתייחס לשני המודלים שהצגתי, על

אנחנו רוצים לבנות בתים קטנים שיגדלו,

תתייחס למודל שהצגתי. הבנת את המודל שדיברתי עליו?

אתה משחזר את שנות ה-90 שאז המנהל, לא חייב את היזמים לבנות את מלוא השטח הבנוי אלא רק בניה

לא נמכור לאנשים דירות קטנות? מה שמפחיד אותנו זה בנייה בהמשך? אדוני היושב-ראש, הייתי לאחרונה בטבריה בפוריה, יש שכונה חדשה שנבנית שנקראת נוף פוריה. יש שם מודל שבתכנון אתה יכול להוסיף עוד שני חדרים בהמשך.

חוכר בהסכם תשלומים ופרישה. המדינה לא רוצה להיכנס לזה אבל זה יכול ממש לסדר את העניין כי אף אחד לא יערבב בין קרקע לבינוי. נעשה פגישת עבודה על הדבר הזה. את המודלים שהצגנו תתחיל

אולי גם עניין הזום מפריע לנו להבין. אני רוצה להתייחס לדיון קודם שהיה כאן ולהבין כמה דברים: פעם אחת, כשנאמר 20% הנחה ואז אנחנו מבינים שזה צמוד למדד, האם

אני כבר אומרת שבמרחב הכפרי,

כבר לא מחפשים בית צמוד קרקע. יש היום הרבה קיבוצים שיודעים בעבודה מול המנהל , שפחות משש יחידות דיור זה לא

לכן יש כבר בנייה לזה ולא התייחסו לזה. גם במרחב הכפרי אפשר לבנות דירות של שתי קומות ושלוש

אז קדימה. גם ביישובי פריפריה יש 50% העדפה לבני המקום במכרזים.

הזכרת את

בוא לא נשכח שלראשי הרשויות אין אדמה לחלק, זו אדמת מדינה ומי שצריך לחלק אדמה זו המדינה ולא ראשי

000-900,000 אלף שקל. זאת אומרת שאין

זה איזון בין הפריפריה שרוצים בית עם גינה ובין לא להגזים עם כולם עם חצאי דונם

הרעיון מדבר על זה שבמקום שזוג צעיר ישים את הסכום העיקרי בהתחלה ואז ישלם משכנתא, לפצל את עלות הבית לשכירות לאורך שנים,

30 שנה ששוכרים את הבית ובסוף התקופה, אפ המשפחה

דברת על זה שעל הקרקע נשלם חכירה במקום את הסכום המקורי, אופציה נוספת זה שאת הקרקע נשלם במכירה. הרעיון הוא, אנחנו רוצים שזוגות צעירים, משפחות שעוד אין להם בית יוכלו לקנות בית.

לדעתי אנחנו עושים פה עוול גדול לאוכלוסייה חילונית,

שבאה ממשפחות יחסית

הזוגות הצעירים נאנקים, לצערנו אנחנו בונים שני מעמדות, מעמד אחד של זוגות צעירים שההורים שלהם יכולים לעזור להם והמעמד

כשאתה בודק מה זה יוקר המחייה, ההוצאה הכי גדולה זה בית. אלון קנינגר, נציג הזוגות הצעירים. שלום לכולם. אני מודה ליושב-ראש הוועדה שדואג ומעלה את הנושא הזה שוב ושוב, אנחנו באמת רואים נוכחות דלה של חברי כנסת. אני יכול להגיד לכם באופן אישי שאני נפגע בשם הזוגות הצעירים, בשם אותם מאות אלפים שיושבים בבית ונאנקים - - - כשחבר כנסת אומר את זה,

יש פה דיונים

יש דיונים אחרים במקביל ואנשים רצים ביניהם.

זה לא התפקיד שלך, הם עומדים לבחירה. נושא דיור בר השגה בעינינו זו הסוגיה החברתית שבוערת כרגע ברמת המדינה. זו הסוגיה הכי חברתית. נכון שאולי לא מתחברים אליה מכל מיני סיבות, אבל זו הסוגיה הכי חשובה. יש פה עוד דיונים. איפה כל הנציגות של הזוגות הצעירים? רק נציג אחד מכל הזוגות הצעירים? זה מראה כמה אתם לא מתייחסים וכמה זה חשוב לכם. לתקוף את הזוגות הצעירים בתחום הזה - - - דבר לעניין. נעבור לגופו של עניין. דבר על המודלים והרעיונות. היו כמה מודלים של תוכניות דיור בר השגה. זה התחיל במחיר למשתכן שנתן את ההנחות הכי גדולות בהיקפים, מבחינת השיווק הכי גדולים ובהיקפים של כל דירה מתוך פרויקט, הכי גדולים. זה המשיך בדיור במחיר מופחת של ליצמן, שאז הוא דילל את האזורים ודילל את ההנחה. היום אנחנו נמצאים בשיא המשבר, בו היחס בין השכר הממוצע לעלות הדירה הממוצעת הוא הגדול ביותר. משרד הבינוי והשיכון יחד עם משרד האוצר נותנים את התוכנית הכי פחות טובה שהייתה פה אי פעם. כשמר יורי ממשרד השיכון אומר 20% עד 300,000 שקל זה אומר שאם היום לזוג צעיר יש את המזל והוא זכה בדירה באזורי מעגל שני, בפתח תקווה, בנתניה, בראשון לציון,

בכל האזורים האלה. אז במקום לקנות את הדירה שעולה באזור 2.4 היום, הוא יקנה אותה ב-2.1 מיליון. אני מדבר על דירה פשוטה של ארבעה חדרים. זה הדיור בר השגה. אם זה לא הנחה מ-2.4 ל-2.1, אז זה מ-2.3 ל-2. עכשיו יש בצנרת מכרז בנתניה, עלות דירת ארבעה חדרים, 1,950,000, דירה בנתניה לדיור בר השגה. זאת הבעיה. מה אתה מציע? שנתיים לא הייתה פה הגרלה חדשה, בזמן הזה נרשמו הרבה זוגות צעירים. אני יכול להגיד לך שכזוג צעיר כל כך חיכיתי לממשלת השינוי, דברו על שינוי ובנושא הזה השינוי הוא לרעה. מה שאנחנו מציעים זה לתקן את התוכנית הנוכחית ולא ליזום חדשה כי אנחנו יודעים כמה זמן לוקח ליזום תוכנית חדשה בצינורות הבירוקרטיים האלה.

דבר ראשון להתאים את ההנחה. לא צריך תואר שני מהטכניון כדי להבין שאם נתתם 300,000 שקל בדירה במחיר מטרה ב-2014, מחירי הדיור עלו ב-50%, אתם לא יכולים לתת עוד פעם 300,000 שקל ב-2022. לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה. דבר שני, אלמנט המזל הוא קטסטרופלי. היום ההסתברות לזכות היא בין 1% ל-2%. אני מדבר על ההגרלות האחרונות. ניסיתי לפנות למשרד השיכון בכמה אמצעים ולא הצלחתי. הצענו לתת עדיפות לנרשמים ותיקים. זה ייתן שני אפקטים מקבילים: הראשון, זה מתיישב עם השכל הישר, שמי שרשום ארבע שנים ולא זכה, לא יכול להיות שמישהו ירשם בחודש האחרון ויזכה לפניו. דבר שני, זה ישאיר את הזוגות הצעירים על הגדר. כי ככל שהזמן יעבור הסיכויים שלהם ילכו ויגדלו. זאת הצעה בלי נושא תקציבי, יש קצת נושא פוליטי שאולי השר וחברי משרד הבינוי והשיכון לא רוצים שהנרשמים החדשים יהיו מקופחים. דבר נוסף, להתאים את שלביות התשלום. אחת הבעיות שזיהינו כזוגות צעירים זה הקושי לשלם את השכירות במקביל למשכנתא.

בשוק החופשי, בהרבה משרדי מכירות של קבלנים, אפשר לבוא ולשלם את ה-20% בחתימה, 80% במסירה. למה לא לעשות את זה בדיור בר השגה? אנחנו רואים היום הרבה זוגות צעירים שמוותרים על הנושא הזה. נקודה אחרונה, אנחנו רואים שלמדינה מאוד קשה לוותר על ההכנסות מהקרקע. אנחנו אומרים,

כל ההכנסות האלה של המדינה מהקרקע זה על הגב שלנו, של מעמד הביניים, של הזוגות הצעירים. אתם גם אוכלים מהקרקע שאתם לא מוכנים לוותר מספיק וגם מקבלים מע"מ בסוף. אז לפחות גם ברמת חלופה, אנחנו מציעים שבמחיר מטרה ונוכח השנתיים האחרונות שלא הייתה פה שום הגרלה, לעבוד במתכונת חירום של שנה וחצי שנתיים ולבטל את המע"מ עבור אותם רוכשים. כל ההנחה של המע"מ תתגלגל במלואה לזוגות הצעירים. הקבלנים לא ייהנו מזה כי יש מחיר מטרה סופי. תודה על הרעיונות. אני מבקש מנציגי משרד השיכון לפגוש אותך ולשמוע את הרעיונות האלה. אני לא יודע אם הם יתקבלו, אבל לפחות הזכות שלך להשמיע להם אתה דברים.

תפגוש בבקשה את אלון קנינגר. בבקשה חבר הכנסת מקלב. אדוני היושב-ראש תודה על קיום הדיון, אני באמת חושב שאתה ממקד דיון בדבר מסוים שיש בזה יותר תועלת מאשר לדבר על משברים שיש בהם הרבה אפקטים. אני לא יכול להביא מעולם הדימויים שלי מה זה מודלים לדיור בר השגה כשהזוגות הצעירים אצלנו באוכלוסייה החרדית גרים בחניות שסוגרים אותם, 15 מטרים. מי שרוצה לראות איך זוג צעיר גר ב-15 מטרים בחניה יראה איך יוצרים יחידת דיור. ברי המזל גרים ב-22 מטרים והמסכנים הם אלה שאין לתינוק מקום לזחול וצריך לנסוע למשפחה או חברים כדי לתת לילד את מרחב הזחילה. מה ההיצע שאני חושב שיכול להתאים למה שאתה חושב נכון לעשות, לא לעשות מודלים של בניה שהיא מודולרית ושהיא מוסיפה חדרים אלא הפוך. לקחת את החזר ההלוואות ואת המשכנתא המודולרית כי זוג צעיר צריך להחזיר משכנתא. המודלים צריכים להיות בגידול ובשינוי במשכנתא עצמה. בעצם אנחנו מדברים על דיור שהוא ליסינג כמו שקיים ברכב. בסופו של דבר אתה משלם שכירות והדירה או הרכב נשארים אצלך. יש לזה כמה יתרונות, אחד, אדם שומר על הדירה שלו ובסוף מקבל אותה אבל גם, אתה לא חייב להישאר בדירה הזאת, אתה יכול גם להחליף אותה לדירה משודרגת יותר אבל הרבה יותר מכך, אתה יכול לשנות את התמהיל של המשכנתא בלי מה שזה כרוך היום. יש היום יזמים שרק עם ערבות המדינה, הם לא מבקשים מהמדינה שום דבר, הם מוכנים לבנות בניינים שלמים, שכונות שלמות רק עם ערבות מדינה לתת את זה לזוגות צעירים לגור בהחזרי משכנתא שמשתנים לפי ההכנסה שלך ולפי ההתבססות שלך בתחילת החיים ובסוף החיים. בזה אתה מקבל בעצם דירה של שלושה, ארבעה חדרים ומשלם על דירה של חדר וחצי בהתחלה. זה גודל החזר המשכנתא שלך. לאחר מכן אתה יכול גם לצמצם את השנים, להגדיל את ההחזרים שלך, אם התבססת ואתה מתפרנס טוב אתה יכול להגיע למצב שתוך 15 שנים להחזיר את כל המשכנתא. כל נקודות היציאה, כל ההסכמים שלך שהיום גוררים קנסות וגוררת ריביות והם בעצם נגישים ולא מעשיים, את כל זה לעשות הרבה יותר נגיש, פעם בשנה, פעם בשנתיים. יש הרבה מודלים של עסקאות של כמה מסלולים ואפשר לעבור ממסלול למסלול. זה מתחיל עם דירה של חדר וחצי ואפשר להגיע יותר. אנחנו מניחים ש-80% יכולים להישאר במשחק עד שאתה מקבל דירה שמתאימה לך. תודה רבה. שרגא בירן, המכון לרפורמות לבניות בבקשה. אני חושב שהצגנו חלק מהמחשבות שלך, תשלים את הדברים שהצגת בעבר. הוזמנו לדבר על הנושא של דיור בהישג יד לזוגות צעירים. הזוגות הצעירים במדינת ישראל זה בערך כשני מיליון מתוך כעשרה מיליון תושבים. זוגו צעיר נחשב היום בין גיל 20-39. מתוך שני המיליון של הזוגות הצעירים הנשואים, מספר בני 25-30 ירד בשיעור של עד כ-50%. אנשים אינם נישאים וגרים בקומבינציות שונות ומוזרות כיוון שאין להם דירה, יש כמובן עוד סיבות נוספות אבל הסיבה המרכזית היא שאין להם דירה. כלומר הבעיה במדינת ישראל של דיור לצעירים היא בעיה של חיים ונישואים. מימוש האפשרות להינשא אינה קיימת. בכל שנה מתחתנים בין 50,000 ל-60,000 זוגות. מתוכם, ל-60% אין הון עצמי, אין דיור, אין הכנסה שיכולה לפתור משכנתא. נכון להיום יש כ-350,000 זוגות צעירים שאין להם את ההון העצמי, לא את ההכנסה ולא את האפשרות להיכנס לכל אחת מהתוכניות האלה שלא מיועדות לאנשים מהמעמד של חמשת העשורים התחתונים של מדינת ישראל. הם נדונים לחיי חרפה משום שלגדל ילדים בדירות כאלה - - - אתה כל זה אמרת בוועדה לפני כמה שבועות, לא נחזור על זה. אני מבקש ממך דבר אחד, אי אפשר לדבר על העניין הזה בלי להיכנס לעובי הקורה. השקפים האלה היו פה בוועדה לפני כמה שבועות. אני מבקש ממך להגיד בשורה תחתונה מה המודל המוצע שלך? לך להצעה המעשית שלך בבקשה. עבדנו על העניין הזה לעומק. אז תביא את ההצעה. ראינו כבר את השקפים האלה. כבר ראינו את המצגת הזו לפני כמה שבועות. בוא נשמע את ההמלצות המעשיות שלכם לדיור בר השגה. בזה שהצבעת על המצגת הזו כרגע הבנתי דבר אחד מרכזי, שאנחנו מדברים על בעיה לאומית שנוגעת לזוגות צעירים בהיקף של כשני מיליון תושבים במדינת ישראל. אי פתרון העניין הזה גורם לצרות בהשכלה, בטיפוח הילדים וכן האלה. אני רוצה לגשת לפתרון שלנו, כל אחד מתייחס למחיר הקרקע שנוצר כתוצאה מספקולציה כמחיר שהוא בעצם קובע את העניין במרבית השטחים של מדינת ישראל, כולל בפריפריה. הדבר הזה הוא אבסורד, משום שככל שמשווקים קרקע במקומות עם ביקושים אדירים בצורה ספקולטיבית, זאת אומרת לכל המרבה במחיר, המחיר רק עולה. ככל ש-100,000 הדירות יעלו, כך הקרקע עולה. לכן אנחנו אומרים כדבר בסיסי ביותר, הקרקע צריכה להיקבע על פי מחיר של הדירה בהישג יד. לא הקרקע הספקולטיבית המונופוליסטית תקבע את מחיר הדירה, אלא דירה בהישג יד, שאנחנו צריכים לקבוע מראש כמו מחיר של לחם אחיד,

של כל מצרך שנמצא בפיקוח כתוצאה מזה שזה מונופול. לגבי המונופול הזה, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם אתה ער לנקודה שבשנת 2020 מדינת ישראל קבלה במישרין או בעקיפין 24 מיליארד שקל מהכנסות שיווק קרקעות בצורה ספקולטיבית, סדר גודל של כ-30 מיליארד שקל ממסים על הנדל"ן ועל הדירות בצורה כזו או אחרת. הבנקים למשכנתאות גבו את הרווח של 19 מיליארד שקל. כמובן שזה גורם לכל שהמחירים עולים וכל הזמן ימשיכו לעלות ככל שהשיטה הזאת תמשיך לעבוד. לכן הנושא של הקרקע, שהוא אחד משלושת המרכיבים, נמצא בידיים של מדינת ישראל. הקרקע צריכה להיות נושא למה שנקרא בעולם כולו, באנגליה הקפיטליסטית, בתאצ'ר של הנאו-ליברליזם, בכל מקום היום בעולם הנאור הקרקע צריכה להיקבע כשומה חברתית לדיור בהישג יד. כמו שנקבע הלחם. הדבר השני, צריכה להיות סגמנטציה, פילוח של שוק הקרקעות גם לזוגות צעירים. הפילוח הזה הכוונה שאתה לא קובע את אותו מחיר עצמו ואת אותו שיווק ואת אותה דירה עצמה ל - - - של שדה התעופה של צפון תל אביב.

לצערי אתה לא הולך לשורה האחרונה ואני אצטרך להפסיק אותך. חבל, תקשיב, אתה מדבר על שלושה דברים: קרקע, מימון ותכנון. אני מדבר אתך על הקרקע. לא תבין את העניין של הקרקע, אנחנו מסתמכים - - - אני מבין, עם כל הכבוד לך, אני מבין את ענין הקרקע. ישבתי אתך על הדבר הזה המון זמן וגם הצגת את זה כבר פה. אני מדבר על המודל שמדבר על כך שזוג צעיר יכול - - - אתה יכול להגיד את ההמלצה המעשית שלך? ההמלצה המעשית שלי אומרת שיש היום במדינת ישראל את חוק מימון הדירות שמאפשר להפעיל דבר שנקרא משכנתא מכוונת והלוואה עומדת. הקרקע בהערכה כפי שציינתי נכנסת כהלוואה עומדת, זה חוק שקיים וצריך רק להפעיל אותו לזוגות צעירים. אז אתה מפעיל את העניין בצורה כזו שהקרקע נרכשת במשכנתא שנייה לבנק. פעלנו עם אחד הבנקים הגדולים ויש לנו סיכום בעניין הזה. זה ניתן למימוש באופן מידי. אז הקרקע נכנסת במחיר של הלוואה עומדת. זה מה שהצענו במודל השלישי, שמפרידים את רכש הבית מרכש הקרקע וזה נעשה במסלול בנפרד. יש הלוואה עומדת ויש מודלים. המדינה צריכה לרצות להתקשר עם הלקוח בנפרד על הקרקע. זה נראה באופק?

יש חוק שמסדיר את זה. יש חוק אבל נאבקים על זה מעל 15 שנה. משום שלא רוצים לשמוע. משום שלעניים אין קול, צריך להבין את זה. אני כאן מדבר בשם 1.2 מיליון זוגות צעירים שלא יכולים להגיע. אני אקח אותך לאחת הדירות הקלאסיות - - - מאה אחוז,

אני בת 49, אין לי בית, מעולם לא היה לי - - יכול היה להיות לך בית. - - ולא יכולתי לקנות אף פעם. אלה לא רק הזוגות הצעירים, זו בעיה יותר רחבה. צריך לשמוע, צריך לפתוח את האוזניים של השלטון ולא לדבר על השטויות שנקראות מחיר קרקע ספקולטיבי. תודה רבה. נשמע את יורי בהתייחסות לדברים שעלו בבקשה. אני מתנצל בפני מי שלא הספיק לדבר, אנחנו בחריגת זמן, יהיו עוד דיונים, תירשמו ואתן לכם עדיפות לדיבור בדיון הבא. אנחנו נתייחס בכובד ראש להצעות שעלו, למרות שחלק מההצעות כבר נדונו אצלנו ונתנו התייחסות במסגרת מכרזים ותוכניות. לגבי ההגרלות, חשוב לציין, נציג הזוגות הצעירים העלה את הנושא, אני רוצה לבשר שהשנה אנחנו מתכננים להגריל כ-30,000 דירות. ההגרלה הראשונה תהיה כבר בסוף החודש, כך שאנחנו פועלים בנושא הזה בקצב שלא היה כמותו. כמות כזו עוד לא הגרילו במדינה וזו הכוונה שלנו, 30,000 דירות. אני אשתמש בבמה לקרוא לאנשים שעוד לא הנפיקו תעודות זכאות להנפיק ולהשתתף בהגרלות. לגבי העדיפויות לאוכלוסיות כאלה ואחרות, או שנרשמים קודם ואחר כך, אני לא בטוח שזה הכיוון, בסופו של דבר מחוסר דיור זה מחוסר דיור. אם לא היה מספיק זהיר להירשם בעבר ועכשיו נרשם, אז לא בטוח שצריך לקפח אותו. יש לנו פגישה עם הנציגות של מחוסרי הדיור ביומן, נשמח לשמוע את ההצעות ולהתייחס ככל שנמצא אותן הגיוניות. תודה רבה לך. ראשית לגבי המאמץ של הממשלה לקיים את פרויקט מחיר מטרה, שהופך להיות פרויקט הדגל של הממשלה, יש שאלות ודאגות שעלו כלפי המודל הזה, חלק מהדאגות והשאלות עלו בדיון, בעיקר העובדה שבסוף הפרויקט הזה מתייחס למחירי השוק. אם השוק הגזים ועלה בעשרות אחוזים, אז בפועל ההנחה היא לא משמעותית, אבל גם במחירים מוחלטים, זוג שיידרש לקנות בנתניה ב-2,00,000 או בראשון לציון ב-2,500,000, כנראה זה לא זוג עני שיכול לקנות את הדירה ולכן זה לא דיור בר השגה במובן שאנחנו מדברים עליו כי העלות המוחלטת של הדירה, למרות ההנחה, היא באזור ה-2 מיליון וזה בעייתי. יש הערות על המודל ורצון לשפר אותו. שמענו את אלון קנינגר שהציג אותם, הוא יפגוש אותך יורי וישמיע בפניך את ההצעות ותראו מה אתם יכולים לשפר במודל מחיר מטרה. לגבי מחיר מטרה בפריפריה ובכלל, יכול להיות שחלק מהוזלת הדירות זה שבמחיר מטרה תבנו דירות קטנות יותר ולכן העלות שלהם תהיה קטנה יותר ואז אי אפשר יהיה להוזיל בשל גודל הדירה, לא רק בשל הקרקע שאתם מוכנים לספוג את חלקה. אנחנו מבקשים ממשרד השיכון לבחון את הפרויקט של בית צומח צמוד קרקע בפריפריה. 60 ועוד 60 בתב"ע מראש, בין אם במעטפת, בין אם בזכאות לבנות בהמשך. הדבר הזה נעשה על רבעי דונם. יש זמינות של אדמות כאלה. לעשות פיילוט כדי להרגיש את זה ומשם לצאת לעוד פרויקטים. לבחון את הפרויקט של דירה צומחת. בונים דירה של 60 מטר, אולי מעטפת נוספת לעוד 60. נכנסים ל-60 מטר הבאים בעתיד, מוזילים את עלות הבנייה. זוג צעיר נכנס לדירה של 60 מטר ויש לו זכויות באותו בניין לתוספת של 60 מטרים. עלה פה רעיון של דירת ליסינג, שאתה שוכר וביום אחד מחליט אם לקנות או לעבור לבית אחר בהסדר הזה. נקרא למודל הזה דירת ליסינג ונשמח אם תאמצו אותו. עלה המודל של שרגא בירן וגם אנחנו הצגנו אותו, של הפרדה בין רכישת הדירה ועלות הבנייה שלה לבין רכישת הקרקע. את הדירה ואת הבניין קונים מהקבלן. את האדמה קונים מהמדינה על פני שנים בהטבות, בהוזלות, בהלוואה עומדת, בהלוואת מקום ובכל דרך אחרת. אז בעצם אין שום מניפולציה ואין שום קשר בין האדמה לעלות הבניה. הכלי של המדינה, הקרקע שברשותה, ישמש אותה להקל על האדם ולשלם את זה לטווח ארוך יותר ובתנאים טובים יותר. אנחנו מבקשים לעבוד בפגרה על כל המודלים האלה ומיד אחרי הפגרה יהיה דיון בוועדת כלכלה איך המודלים האלה פועלים ומי שירצה פגישות עבודה אתכם, גם מחברי הכנסת, יעשה זאת. אני אישית אפגוש אותך יורי לפגישת עבודה בנושא הזה. לבחון גם את האמירה במודל המרחב הכפרי, שיש נכונות לבניית שש יחידות דיור על דונם ולייצר סמי רוויה קטנה ואסתטית גם במגזר הכפרי. נאמר על ידי חברת הכנסת נירה שפק שיש רצון כזה, אולי לעשות פיילוט כזה כי המחסור בדירות גם במגזר הכפרי ניכר לעין. אני מודה לך יורי שהיית אתנו. אני מצטער שלא היית פה פיזית, להבא זה לא יקרה. חמש דקות הפסקה ונמשיך בדיון על מבנים מסוכנים עם משרד השיכון.

הישיבה ננעלה בשעה 13:16.